כ' באדר א'

דפיברילטורים במקומות ציבוריים והצגת יוזמות לעידוד השימוש בהם. הדיון היום נערך כחלק מיום המודעות הארצי לשימוש במכשירי החייה מצילי חיים - מפעמים